הנושא, כפי שהצגנו אותו קודם, רישיונות שלטעמנו לא נדרשים. ביטול נטל בירוקרטי. כמו תקינה בין-לאומית מקובלת בעולם. זה מהלך שבוצע ביחד עם הרשות ובהסכמתה. אולי תסבירי לנו בשני משפטים את מה שהסברת בישיבה הקודמת כדי שנעשה את ההקשר לתקנות. מכיוון שאין סטנדרט כזה בעולם וזה רק אצלנו בארץ, ליבת התפקיד השתנתה, הנטל שמוטל על עובדי רשות שדות התעופה הוא לא מוצדק. לכן אנחנו מבקשים לבטל. רשות שדות התעופה. בעיקרון אין לנו התנגדות להצעה המוצעת לביטול הרישיונות. כמו שהחברים מרת"ע הציגו, אין לנו מה להוסיף.

אם כך, אנחנו נעבור להקראה ולהצבעה. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-168(א) לחוק הטיס, התשע"א-2011 (להלן החוק) ובהתאם לסעיף 197 לחוק, לפי הצעת רשות התעופה האזרחית לפי סעיף 168(ב) לחוק, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנס, אני מתקינה תקנות אלה: תיקון תקנה 6 בתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981 (להלן התקנות העיקריות), בתקנה 6 פסקה (6) תימחק. זה מחיקת הרישיון עצמו. יש תקנה שאומרת שאלה הרישיונות שרשות הרישוי רשאית להוציא. תיקון תקנה 7 בתקנה 7(2)(ה) לתקנות העיקריות, פסקת משנה (5) תימחק. זה מחיקת הגבר מאמן תדריכן שאלה המדריכים של התדריכנים. ביטול הפרק השלישי בחלק ה' בחלק ה' לתקנות העיקריות, הפרק השלישי בטל. החלק בו קבועים תנאי הידע, כשירות, ניסיון ומיומנות שנדרשים מתדריכן מודיעין טיס והזכויות שלו. ביטול הפרק השלישי בחלק ו' בחלק ו' לתקנות העיקריות, הפרק השלישי בטל. זה הפרק שקובע את הידע, הניסיון והמיומנות שנדרשים ממאמן תדריכן מודיעין טיס. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. כמובן שהתקנות יישלחו יחד לפרסום עם הסט השני של התקנות.

מי נמנע? הצבעה אושר התקנות אושרו פה אחד. אני שמחה מאוד שתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס)

אנחנו למעשה סיימנו ואישרנו את שלושת הסטים של התקנות. תודה רבה לך גברתי. תודה רבה למנהלת הוועדה ולייעוץ המשפטי. תודה רבה לכולם.